13 באפריל 2022. יש לנו כמה נושאים על סדר היום, אנחנו מתחילים באישור המקור התקציבי להורדת מס הבלו, על מנת להוריד את מחיר הדלק והסולר בחצי שקל, המהלך שבעצם יוזיל באופן משמעותי בעשרות שקלים את ההוצאה על כל תדלוק, ובמאות שקלים הוצאה חודשית לכל משפחה. אני מקווה ומאמין שמדובר בצעד שהוא בקונצנזוס של כל חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה. אני יודע שחלק מחברי הכנסת, גם ינון וגם שלמה וגם נירה דיברו על הנושא הזה וביקשו לבצע את המהלך הזה. המהלך הזה התאפשר בזכות הגדלת הכנסות המדינה, וכרגע אנחנו בעצם מחזירים את הכסף לציבור, אז אני אבקש ממשרד האוצר להציג את הצעד, ונצביע עליו, בבקשה. בוקר טוב, אסף וקסלר ממשרד האוצר. אז למעשה, מה שמובא בפני הוועדה זה הפחתה של ההפרשה לקרן מס רכוש וקרן הפיצויים, כפי שעשינו לפני כמה שבועות בוועדה. ההפרשה הבסיסית בחוק היא 25 אחוזים, בפעם הקודמת שהיינו פה, בהתאם לפעילויות שהוחלט עליהן במסגרת תוכנית יוקר המחייה הופחת הרכיב הזה לשמונה אחוזים וחצי, וכעת מוצע להפחית את ההפרשה לאפס אחוזים, שזה באמת כמו שאמר היו"ר, צפוי לממן ולאפשר לשר האוצר לחתום על ההפחתה של הבלו על הדלק.

קודם כל, תודה רבה אדוני היו"ר. כמובן שאנחנו שמחים על ההורדה של הדלק, למרות הציניות הרבה שגילו, במיוחד כלפיי וכלפי חבריי מהאופוזיציה כשביקשנו להוריד את המס על הבלו, אבל אני מסתכל על התוצאה הסופית שהולכים ומורידים. אני רק רוצה לשאול קודם כל בפעם האחרונה - - - הוא גם חייב לי משהו בהתערבות,

את באת ואמרת לי שאת לא ביקשת על זה אלא ביקשת משהו על הפחם, על הסולר, והתחילו להוריד - - - אמרתי את זה - - - לא, לא לריב עכשיו,

כשרציתי לתת להם את הקרדיט, לא רצו את הקרדיט, עכשיו אני עוזר לך על הקרדיט אבל - - - די, כולנו צודקים.

אני רוצה לברך את נירה, שנלחמה באמת, ואפילו שהיא לא התכוונה לזה בסוף זה יצא, וברוך השם הכל בסדר, אבל אני רוצה לשאול שאלה כזאת. הייתם פה לפני מספר שבועות, לא ידעתם שאפשר להפחית? כלומר, עוד פעם אתם חוזרים? לא ידעתם שכבר אז אפשר יהיה להפחית את זה ולתת מזה? זו החלטה שהתקבלה רק אחרי הדיון שהיינו פה, ולכן היא מובאת רק עכשיו. על פניו זה קיים, זה היה על שולחן האפשרויות, והיא הוכרעה רק אחרי שהיינו פה.

זה קצת מגוחך להגיע אחרי שלושה שבועות ולעשות את זה. אני מסתכל על זה כך שלבוא עוד פעם כשיכולנו לעשות את זה אז, ולעשות את זה גם בצורה באמת מכובדת יותר מאשר לבוא ולחכות עוד עשרה ימים מאז שפעם שעברה הוכרז על הירידה במס הבלו על הדלק. מתי בפעם האחרונה הורידו לאפס? אם אני לא טועה,

אבל אני סתם אשמח מאוד לדעת וגם לצורך מה. טוב, יש לי את זה, רק שנייה. היה, היה. בשנים 2018, 2019 ו-2020 ההפרשה הייתה אפס.

גם היה גידול בהכנסות והם - - - אוקיי, עכשיו אתם מבקשים להוריד את זה לאפס לכמה חודשים? לכמה שנים? לשנה אחת, לשנת 2022. לשנה, אבל כל הבעיה היא שבנוגע לכל ההטבה של המס, דיברו איתנו על שלושה חודשים, אז למה אתם מבקשים מעכשיו לשנה? סכום הכסף - - - כמה סכום הכסף? 800 מיליון שקלים.

הוא יכול לממן את הורדת המס למספר חודשים, מצד נכסים,

אתם בעצם אומרים, שהמדינה כביכול תמנע מעצמה רווח של 800 מיליון? 850 מיליון. 850 זה במשך השנה שזה אמור להיות, ואתה אומר שאם אני מוריד במשך שנה, זה בדיוק הסכום שאני אמור להגיע אליו, 850? זה מה שאתם אומרים?

כמה זה יוצא בעצם לכל חודש על כל 10 אגורות או על כל חצי שקל שאתם מתכוונים? לא בטוח שאני הבנתי את השאלה. הרי אנחנו יודעים שאתה מוריד את מס הבלו - - - אתה שואל בצד של הבלו? כן, כביכול כמה רווח זה מונע מהמדינה? אז המחיר לצרכן ירד ב-50 אגורות, גם בבנזין וגם בסולר. ההפסד להכנסות המדינה הוא כ-700 מיליון שקלים בגין הבלו - - - לשלושה חודשים? ההפחתה היא חודשיים בסולר, ושלושה חודשים וחצי בבנזין, וזה הסכום שאמרתי. רגע, 700 מיליון שקלים בבלו ועוד - - - ויש עוד רכיב הארכה על מע"מ - - - כן, כי זה תלוי אחד בשני, אז בסך הכל כמה? 850. 850 מיליון שקלים. כן, קצת פחות. סדר גודל של 850. מה שכתוב במסמך שאתם הוצאתם ליו"ר הוועדה זה 850,

ההפרשה, כמו שאמרנו, למס הרכוש המתוכננת, ב-8.5 אחוזים עמדה על 850 מיליון, שכרגע אנחנו מאפסים אותו, וזה אמור באמת לממן את - - - אז בעצם אתה אומר שבשנה הקרובה לא יהיו הכנסות ממס רכישה? אבל אנחנו הולכים להעלות, כך הצהיר שר האוצר, ל-12 אחוזים, אז למה לא נתנה את מס הרכישה למי שבעצם קונה דירה רביעית? היה והעלנו לו את מס הרכישה, אנחנו נעלה בחזרה את הסיפור של מס רכישה בקרן פיצויים או שאתה אומר שאתה תעשה את זה על אפס גם אם אחרי זה אתה תעלה את מס הרכישה? השינוי שאנחנו עושים פה לאפס, הוא לא משפיע על השוק בהקשרי מס הרכישה - - - לא, לא הבנת את השאלה שלי, אני לא אומר שזה משפיע על השוק.

היה ומחר מביאים לוועדה את הנושא של מס רכישה והעלאה של הדירה הרביעית, כך דובר שיביאו את העלאה של דירה רביעית ל-12 אחוזים מס רכישה. הרי, זה יכניס למדינה עוד כסף, ואז יצא לך בשנה יותר מ-850 מיליון. האם גם אז אנחנו נישאר על אפס, או שאז אתה אומר שאתה תגבה רק אחוז או שניים? נבחן את זה ככל שזה יובא בפני הוועדה, אני צריך להודות שזה משהו שאני לא בדקתי בשלב הזה. ככל שתובא באמת, כמו שאתה אומר, ההעלאה לדירה הרביעית אז ייתכן שנחליט לשנות את זה. בכל מקרה אנחנו משנים את זה רק לשנת 2022 ולכן כתלות במתי יובא הצעד הזה של מיסוי דירה רביעית, זה ישפיע על היקף ההכנסות השנה, ולכן זה ייבחן. אוקיי, אז שאלה נוספת. בשנת 2020 הכנסות המדינה היו 21.5 מיליארד שקלים, כך התפרסם אז בערוץ 12, רק ממס הבלו, אולי זה עם המורכבות של המע"מ, אל תתפוס אותי כי אני לא יודע בדיוק אבל בוא נגיד שזה 21.5 מיליארד. אני מבין שזו הייתה שנת קורונה, זה היה ב-2020, אבל לגבי 2021 הייתי רוצה לדעת כמה הכנסות היה למדינה ממס הבלו, וכשאתם באים ואתם בעצם אומרים לנו כל פעם שעליית הדלק לא תלויה בכם אלא היא תלויה במשהו עולמי שלא תכננתם אותו. אם לא תכננתם את זה, ועד עכשיו היו הכנסות, אז זה אומר שתכננתם על הכנסות פחותות, אז גם אם תורידו עכשיו את ה-850 מיליון, עדיין אין פגיעה באמת ב-850 מיליון, יכול להיות שהפגיעה היא רק בחצי מיליארד.

אני לא עשיתי את החשבון, אבל יכול להיות.

גם אם אתה עכשיו בא ומצביע לי על המקור התקציבי, לא בטוח שאתה צריך את המקור התקציבי הזה, כי בתכנון שלך כמדינה, כאוצר, על ההוצאות ועל ההכנסות של המדינה, לא תכננת שהדלק יעלה בכזאת רמה בשווקים, כי לא ידענו שתפרוץ מלחמה באוקראינה, לא ידענו שיהיה מחסור, ולא ידענו עוד הרבה דברים על הדרך. אז הווה אומר שעל 2020 אני יודע, תיתן לי גם תשובה על 2021 כמה היה, ואז אני אדע בעצם על 2022 מה הצפי שלכם. בוודאי שהוא היה פחות וקיבלתם יותר, אז אם קיבלו יותר, יכול להיות שבאמת אנחנו לא צריכים את כל ה-850 מיליון מההכנסות? אז אני אספר אולי פשוט איך הגענו למספר הזה של 700, ואז אולי זה כן ייתן לך תשובה.

גם בהקשרי הכנסות מדינה וגם בהקשר של המודל הזה, אנחנו כן מניחים בכל שנה התפתחות של המשק, הנחות מסוימות לגבי דברים מסוימים. לדוגמה עכשיו יש העלאה של ריביות במשק, זה צפוי אולי להאט את הצמיחה במשק, ולכן כל הנתונים הכלכליים האלה הם נתונים שאנחנו מכניסים למודלים שאנחנו עורכים והם נלקחים בחשבון, והם נלקחו בחשבון גם במודל ההכנסות שנבנה לשנת 2022. השפעות כאלה ואחרות שהן השפעות מיקרו, או דברים ספציפיים נקודתיים שקורים, הם למעשה מתקזזים בתוך המודל מתוך הבנה שהמודל הוא מודל מקרו, שהוא מנתח את כל הסיכונים ואת כל ההשפעות הכלכליות שיש, ולכן הוא אמור לייצר תוצאה נכונה כשמסתכלים על זה מלמעלה. בהקשר הזה של הדלק, בנינו את המודל ראשית כדי לעשות מבחן לעצמנו, גם רשת המיסים בנו מודל בעצמם, אצלנו באגף תקציבים בנינו מודל אצלנו, ונפגשנו אחרי שהגענו למספרים סופיים כדי להשוות,

הפערים היו מאוד קטנים. לקחנו את נתוני הצריכה מהשנים הקודמות, ראינו את המגמות של הגידול בכמויות, ועל בסיס זה גזרנו את הרכיב הזה של אותה ההנחה של ה-50 אגורות, וכך הגענו למספר הזה של ה-700 מיליון שקלים. אז מה שאני יודע זה שפורסם שעל כל עשר אגורות לשנה, זה 350 מיליון פלוס מינוס מס שהמדינה בעצם לא מרוויחה מזה, על כל 10 אגורות,

אז המספר הוא קצת יותר נמוך מזה, מה שמביא אותנו - - - אז זהו, אז אם אני בא ואני אומר, אם אני עושה את ה-350 כפול חמש, אנחנו מגיעים למיליון 750, ואם אני אחלק אותו לארבע, שזה בעצם כל שלושה חודשים, זה מביא אותי לקצת פחות מחצי מיליארד, זה מביא אותי ל-470 בערך. אז אני שואל,

איך הגעתם בסופו של דבר ל-850? אז אני אומר המספרים הם קצת יותר נמוכים פר חודש. בסולר זה באזור ה-90 מיליון לחודש, ובבנזין זה באזור ה-150 - - - לכל עשר אגורות,

לא, סך הכל על ההורדה של ה-50. על ההורדה? סליחה, כן,

- - כן, כן. של ה-50? של עשר אגורות. עוד פעם, כמה המספרים? 150 ו-80. מה, בחודש?

ולכן בגלל זה נבנה המודל המורכב הזה, של חודשיים פה ושלושה חודשים וחצי פה, כדי לאפשר הנחה מקסימלית, ומתוך הבנה שבנזין הוא מוצר שפונה יותר בסוף לקהל הרחב, שמשמש רכבים פרטיים בצורה יותר רחבה מאשר הסולר, ולכן - - - גם לפי מה שאתה אומר, החשבון שלי אומר פחות, אבל בוא נגיד לפי החשבון שלך שאתה עשית אותו יותר, אתה לא מגיע ל-850.

אז בנזין, כמו שאני אומר, זה סך הכל שלושה וחצי חודשים, זה מביא אותנו לכחצי מיליארד וחצי, ובסולר, חודשים מביאים אותנו לכ-170-160 - - - שביחד כמה זה? שביחד זה מביא אותנו ל-700 מיליון, ויש עוד קצת רכיבים שהם - - - של מע"מ? לא, זה בלי מע"מ. לא, לא. לא, אבל תוסיף לזה מע"מ. פלוס מע"מ,

גם צריך להגיד, יש כל מיני חומרים ממיסים או חומרים נוספים שהם עוד כמה - - - את הממיסים אתם העליתם,

הם כרגע - - - עכשיו מורידים על זה את הבלו, על מה שיש על הבלו. ולכן זה עוד רכיב קטן.

בסדר? עוד שאלות, חברי הכנסת? אני רוצה לשאול, למה אם כבר עשינו מכתב מחודש לתקנות מס רכוש ושינינו את זה, למה לא פשוט החלנו בפנים גם את הקיצוץ הרוחבי. הקיצוץ הרוחבי התחיל בחמישה מיליארד.

אני רוצה להגיד, אנחנו מחליטים על מה אנחנו רוצים. עשינו את זה בהתחלה על נקודות הזיכוי, העברנו את זה למס בלו דלק אז אפשר לעשות עם זה עוד דברים. הנקודה שלי היא שיש עוד מקורות לאוצר מאשר לקצץ במשרדים. נכון שמהחמישה מיליארד זה קוצץ לחצי מיליארד, וחלקי עשר, אין ספק שהייתה פה גם התקפלות טובה שאני מברכת עליה, אבל אני עדיין חושבת שאפשר רגע להבין למה הסכום הזה, במקום שהוא יקוצץ עכשיו ממשרד הרווחה והחינוך וביטחון הפנים, למה שהוא לא פשוט יאכל פה? אבל זה יורד לאפס, את רואה את המספרים? נכון, אבל עדיין - - - זה יורד לאפס, אי אפשר להוריד יותר מאפס. בשנת 2022 ההפרשה לפיצויים לקרן מס רכוש תהיה אפס, פחות מאפס אי אפשר, אין פחות מאפס הפרשה. ומהרווח הזה, זאת אומרת, אין יותר להוציא מזה? אין, זהו, מורידים את זה לאפס. אבל מה שכן, ואמרנו את זה, אם יגדילו את מס הרכישה לדירה הרביעית ב-12 אחוזים, זה כן נתון שצריך להגיע לפה לוועדה, כי אז יש לך עוד הכנסות שאפשר להשתמש בהם ולהפנות אותם לדברים אחרים - - - נכון. אם אנחנו יודעים שבעצם אתה כן יודע להפחית את זה לאפס, את מס הרכישה, ואני אומר שאפשר להשתמש בזה לעוד מקורות. יש צפי למה ההכנסות של מס רכישה של דירה רביעית?

זה עוד לא עבר, זה לא - - - לא, אבל אין צפי של מה קורה כל שנה?

כן, נירה בבקשה. כשצריך להגיד שדברים זזים, אז צריך להגיד שדברים זזים.

אני חברת כנסת במפלגה שהכריזה שזה הנושא שבליבה ואנחנו לא נוותר, ובאמת ניהלנו משא ומתן, ואני רוצה להגיד גם למשרד האוצר וגם ליו"ר הוועדה, אלכס, על הבנה של הנושא ועל הירתמות של שר האוצר ושר החוץ לנושא הזה. אני רוצה להגיד לך,

שאנחנו כל כך עסוקים כרגע בלשחרר דברים ולהוציא, הרי כל מקום שאנחנו נכנסים אליו, מי שיושב בוועדה כאן יודע שככל שמכניסים את היד היא יותר טובעת - - - נכון, בגלל זה אסור לקצץ, זה נדבך קשה. אז האויב של הטוב מאוד הוא המצוין והאויב של הטוב זה הטוב מאוד, ויש כאן דבר וצריך - - - והאויב של האוכלוסיות המוחלשות זה קיצוץ רוחבי, בואי,

לא, רגע נעמה, אני לא הפרעתי. בסוף, שר הרווחה יצא עם שלושה פרסומים רק בשבוע האחרון.

אז אני אומרת, אנחנו צריכים לעשות ולקדם דברים, ולכן לא לעצור את הדבר הזה. אני רוצה שהאזרחים כבר יראו את זה, אז אני קוראת לכולם להצטרף לזה, וברכות, וקדימה בואו נעביר את זה. טוב, מי מקריא את התקנות? תגיד, למה אנחנו לא יכולים להשוות גם את הסולר?

כל ההובלה ובעצם כל מה שקורה בגלל הייקור של הסולר זה מתגלגל בסוף על כולם - - - הסולר לחודשיים,

אמרת שהציבור הרחב נהנה יותר מהבנזין, אבל הציבור היקר בסוף עושה קניות, ובסוף עליות המחירים נובעות מעלויות ההובלה שהן יותר גבוהות, אז למה פשוט לא לאחד את זה לשלושה חודשים לכולם? אז כמו שאמרתי, בסופו של דבר עשינו את התחשיב הזה כדי לנסות למקסם את מה שיש לנו את האפשרות לעשות, בגלל זה גם הארכנו את זה משלושה חודשים לשלושה חודשים וחצי בתוך המסגרת שיש לנו פה. שר האוצר גם הצהיר, כי ככל שבעוד מספר חודשים נבחן את הנתונים ונראה שהמחירים עדיין יקרים ויש עוד יכולת לעשות משהו, אז ייתכן שתובא החלטה נוספת בנושא. ואנחנו נמשיך לעקוב. אבל זה עדיין לא עונה לו למה לחודשיים. אמרתי, אנחנו בתוך מסגרת מסוימת של אותם 850 מיליון שקלים של ביטול ההפרשה לקרן מס רכוש, ובתוכה אנחנו מתנהלים.

אם אני מבין אותך נכון, שזה בגלל שאין לי מקור תקציבי להצביע על זה? גם מתוך זה וגם מתוך החלטה שנכון לבחון את זה בעוד מספר חודשים בהתאם למה - - - אבל איך נוצרה ההבחנה בין - - - לא, אבל אתה לא יכול לבחון את זה בעוד מספר חודשים, עוד חודשיים אתה כבר אומר שאתה מספיק עם זה. אם אתה אומר לי שבעוד חודש אתה תבחן אם אתה תמשיך את הסולר,

אבל כשאתה אומר לי בעוד מספר חודשים, בעצם שלמה אומר, למה אתה עושה את זה ככה, תשווה את זה לשלושה חודשים ושלושה חודשים. לגבי מקור תקציבי, אם תרצה אחר כך נשב בארבע עיניים ואני אגיד לך מאיפה אפשר לקחת. למה בארבע עיניים? אנחנו רוצים לדעת.

כי ינון יודע למצוא מקורות תקציביים רק בארבע עיניים.

כי אז אלכס יגיד שזה לא נכון שזה כבר למשהו אחר, אז אני - - - נמשיך לבחון את הנתונים - - - הרי הסולר, לפי הניתוח והתמחור שלך, הוא לא המרכיב המהותי כאן, אז למה? עוד כמה? עוד 80 מיליון, עוד 100 מיליון כדי להשוות אותם כולם לשלושה חודשים וחצי? יתכן וזה יובא בהמשך, הנתונים ייבחנו בהתאם למה שיקרה בסוף בשווקים העולמיים בדלקים, ויתכן שזה יובא בהמשך. אלכס, הרי זה לא דבר שמיד יוביל לירידה במחירים כשיש ירידה בסולר. כן,

אני מציע שנעשה את הדבר הבא - - - דווקא את זה שהוא משפיע ומתגלגל לטווח הארוך יותר, אתם נותנים אותו לטווח הקצר. לא, מחירי ההובלות אמורים להשפיע מיד.

אני מציע שאנחנו כאן נקיים בוועדת כספים דיון, נגיד לקראת אמצע מאי, כדי לראות מה קורה עם מחירי הדלקים בעולם, ואז נוכל בוועדה לדון בזה ולבחון את הסוגייה הזאת. משרד האוצר יבחן, ואנחנו בוועדת כספים נבחן. כן, מי מקריא? בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה 1. בשנת המס 2022 יקראו את תקנה 1 לתקנות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ"א-1991 כאילו במקום השיעור הנקוב בה בא "0%". יש עוד פסקה שהוספנו - - - שאתם מבקשים

של ביטול התקנות שבעצם אישרנו בוועדה לפני שלושה שבועות, וכבר פורסמו ברשומות ונכנסו כבר לתוקף. נכון. אנחנו נבטל את התקנות שאושרו לפני שלושה שבועות, בשביל הבהירות, שיראו שלשנת 2022 זה 0 אחוז.

תקנות מס רכוש שיעור הפרשה לקרן פיצויים הוראת שעה תשפ"ב-2022 בטלות. אוקיי, תודה רבה. נצביע על ההחלטה.

6 נגד,

0 התקנות אושרו אני חושב שזו בשורה מאוד משמעותית לאזרחי ישראל לקראת חג הפסח, אנחנו מורידים את מחירי הדלק - - - זה יהיה מהלילה? כן. זה מוריד את מחירי הדלק והסולר בחצי שקל לכל ליטר, אז זה עשרות שקלים לכל תדלוק, מאות שקלים לכל משפחה. זה צעד חשוב ומבורך, ואנחנו באמת עושים הכל כדי לתרגם את חוזק הכלכלה לאיתנות פיננסית של האזרחים, ונמשיך לעשות את זה. ממתי זה ייכנס לתוקף? ברגע שהשר יחתום, אם הוא יחתום היום זה ייכנס היום. שאלה בנושא הזה שלא שאלתי, האם לקחתם בחשבון את המלאים שיש בתחנות הדלק, הרי הם עכשיו יפסידו על זה, האם הם מקבלים איזשהו קיזוז על זה? אני לא בטוח כדי להגיד, אני יכול לבדוק ולחזור אליכם. כי בסופו של דבר אנחנו באים ומיטיבים לאזרח דבר שהוא חשוב, אבל יש את תחנות הדלק שבעצם הם שילמו על המלאי שיש להם בפנים, כי הרי לחברות הגדולות יש את המכליות שלהן שמחוץ לתחנה ולחברות הקטנות יש את מה שיש להם בתוך זה, והיום ב-12 בלילה הם בעצם מפסידים חצי שקל על כל ליטר, כי הם כבר שילמו על המלאי הזה. השאלה היא האם לקחתם בחשבון שאותם אלה לא ייפגעו, אותן תחנות דלק, במיוחד הקטנות שלא ייפגעו, האם לקחתם את זה בחשבון והאם יש לכם מענה לזה? כמו שאמרתי, אני לא בטוח כדי לענות על השאלה הספציפית הזאת, אני יכול לבדוק ולהחזיר תשובה. אדוני היו"ר, אתה איתי בשאלה? תשאל עוד פעם. אני שאלתי שאלה, אנחנו באים ומסייעים לאזרחים, למיליוני אזרחים, אבל יש עדיין תחנות דלק, במיוחד הקטנות, שהיום בלילה ייפגעו מזה,

אלא אם כן יש להם מענה כי עדיין אין מענה. אתה מוריד להם היום בלילה חצי שקל, והם כבר שילמו על המלאי הזה. האם יהיה מענה לאותן תחנות דלק, שיעשו להם איזשהו קיזוז? כי כולם יבואו - - - שאלה טובה, תבדקו את זה ותחזירו לנו תשובה לגבי זה,

אפילו תוך כדי, אנחנו היום פה וזה מאוד חשוב שהיו"ר יגיד את זה, כדי שיהיה לאותם בעלי תחנות - - - דרך אגב, ואותה השאלה היא גם הפוכה, כי כשהייתה עלייה והיה להם מלאי שהם קנו בזול, הם הרוויחו, אז צריך לראות את כל - - - לכן אני אומר, אם יש להם את הקיזוז הזה, אז חשוב שייתנו לנו את התשובה,

אפשר להוסיף מילה? אורי זיסקינד מרשות המיסים. כן, בבקשה.

זה בדיוק הטיעון שנשמע, הוראת השעה תסתיים בסופו של דבר, אז המצב הוא הפוך לחלוטין, הם מרוויחים מזה. אגב, זה לא מצב חריג במיוחד כי העלאות וירידות במחירים הן דבר שקורה, הרי יש עדכון של המחיר כל ראשון לחודש, אז המצב אמור להיות - - גם בכניסה להוראת השעה וגם ביציאה, גם אם זה לא אחד לאחד - - - לא ראינו מי אתה. אורי, עוד פעם, אתה אומר שיהיה קיזוז בזה?

אני אומר שכרגע - - - הקיזוז יהיה בסיום הוראת השעה,

בדיוק, המצב הזה מתקיים גם ביציאה לכיוון השני, ביציאה מהוראת השעה, זה מה שאני אומר. אני אומר גם יותר מזה, שזה לא מצב חריג כי יש עדכון מחירים הרי, של המחיר המפוקח על הבנזין, כל פעם שמחיר הנפט עולה או יורד, לא בגלל הבלו, וזה מצב שהוא קורה. לפעמים הוא לטובתם ולפעמים הוא קצת פחות, הוא לכיוון השני, וזה עיקר הדברים.

אנחנו עשינו דחייה של 24 שעות בהורדת המס לבקשת חברות הדלק הקטנות, כדי שיוכלו להיערך, אז כן שמענו את הבקשות. גיא, מזל שאתה פה. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה, נחזור בשעה 11:00. הישיבה ננעלה בשעה 10:28.